(יהודה והשומרון, שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"א 2021. לדיון מוקדם, החל מהצעת חוק פ/1292/24 וכלה בהצעת חוק פ/1413/24: הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א 2021,

חברי הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, ניצן הורוביץ, תמר זנדברג,

עיסאווי פריג' ומוסי רז, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, שלילת שכר בגין אי-הקמת ממשלה), מאת חבר הכנסת אביר

אדוני היושב-ראש. לצערי, שבוע לא פשוט בדרכים. ביום שלישי, 25 במאי, נהרגה אמנה אבו ואסל, בת 66, בכביש 65 סמוך לערערה. ב-27 במאי,

נהרג הולך רגל בן 82 ברחוב טשרניחובסקי בבאר שבע.

חבל שרק אתמול הוא אמר את אותו הדבר ועוד יותר, ועכשיו זה מאוחר מדי. ולמה זה כל כך נורא? כי עומדת לקום פה ממשלה שמצד אחד היא ממשלת מרבה רגליים, וזכותה הדמוקרטית להיות כך, אבל הולכים להציב כשר האוצר בן אדם שהכריז שהוא רוצה לשים את הילדים שלנו במריצות למזבלות. אדם כזה, שאני לא רוצה להגיד את כל מעלותיו בינתיים, הוא יהיה שר האוצר. מה אני יכול לעשות? אבל 16 שנה לא היה במדינת ישראל מצב ששר האוצר ויושב-ראש ועדת הכספים הם מאותה המפלגה. מדובר במפלגה סקטוריאלית של שבעה אנשים, וכל התפקיד של הכנסת הוא לבקר את הממשלה, לעקוב אחרי הממשלה. אז אם שר האוצר, שהיום במדינת ישראל שר האוצר הוא השליט, חוץ מבית המשפט העליון, הוא השני בתור, הוא מחליט על כל התקציבים ועל כל הגזרות, ותהיה לו גם ועדת הכספים. אני שואל את האנשים שמרכיבים את הממשלה החדשה: איפה השכל שלכם עצמכם? איך אתם מאפשרים לנטרל את הכנסת ולתת את ועדת הכספים לאדם שיהיה שר האוצר? כל אלה שדיברו על טוהר המידות והולכים לתת לו גם את ועדת הכספים וגם את משרד האוצר, אתם עושים טעות. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, עברנו את ממשלת שרון-לפיד, עברנו את ממשלת בנט-לפיד, אנחנו נעבור גם את הממשלה הזאת, בעזרת השם. "ה' יִלחם לכם ואתם תחרישון". "המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודָד".

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, איננו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, נאום הנדסת תודעה מס' 9, והפעם על המושג "מגדר". עד לפני כמה שנים ידע כל בן אנוש שיש גברים ויש נשים. היה ברור לכולם שהמינים נבדלים זה מזה הן בגופם והן במבנה נפשם. גם אם היו חריגים מהנורמה, היה ידוע שזהו היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אבל בעולם הפוסט-מודרני, שבו אג'נדות קיצוניות כמו הפמיניזם הרדיקלי מבקשות שוויון מוחלט, תוך טשטוש של כל ייחודיות, הומצאה תפיסת העולם המגדרית שעל פיה האופי הנפשי הפסיכולוגי אינו קשור לזהות הביולוגית, ומה שנדמה לנו כאופי ודפוסי התנהגות נשיים או גבריים אלו בסך הכול התניות סביבתיות והבניות חברתיות. ולפתע פתאום, האמת הפשוטה שאיש זה איש ואישה זו אישה הפכה לטאבו שאסור אפילו לבטא. ההשלכות של התפיסה הזאת הן קטסטרופליות, אבל על כך בנאומים הבאים שלי. אני ממליץ לאזרחי ישראל לשמור על מוחם צלול ולהמשיך להחזיק באמיתות הפשוטות וההגיוניות שבורא עולם טבע במוחנו, למרות כל הנדסת התודעה הזאת.

חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, איננה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חברת כנסת קצת יותר משמונה שנים. מהשנה הראשונה שלי, במיוחד אנחנו בשמאל, ואני חייבת לומר, אני וחברותיי בתור נשים, סופגות הרבה רפש. דיברו על האלימות ברשת, על השיח הפרוע ברשתות. אני חייבת לספר שהשיח הזה הולך ומחמיר משנה לשנה, ובחודש האחרון, גם סביב הלחימה, המבצע בעזה, וגם האלימות הפנימית, ועתה סביב האפשרות שאולי תוקם ממשלת שינוי, אנחנו עדים לגל מבחיל ומחריד של הסתה,

איומים בטלפונים,

24 שעות. מלבישים בכאפיה ובמדים, אני לא רוצה להגיד איזה. בגידה, אני לא רוצה לומר את התיאורים המיניים, הגרפיים, של מעשי אונס ורצח שמיוחלים ושיבוצעו כביכול. אדוני היושב-ראש, ישראל ידעה אלימות פוליטית בעבר, ואני רוצה להזהיר מפני אלימות פוליטית נוספת בגלל שבעיני מישהו זה לא ימצא חן. ואני רוצה לומר שהרפש הזה לא נולד סתם, הוא תוצאה של תרבות פוליטית מחרידה וקלוקלת, שאולי היא נמר שמישהו חשב שהוא יוכל לרכוב עליו, אבל כרגע יוצא משליטה. ואני רוצה לקרוא לראש הממשלה נתניהו, לשרי הממשלה, אני מקווה שהוא ראש הממשלה היוצא, דרך אגב, להבין שככה נראים פניה של החברה הישראלית בשלהי כהונתו. האווירה הזאת לא יכולה להימשך. היא מסוכנת, היא יכולה לעלות בדם, והיא בין היתר באמת מפרי הבאושים של התקופה הפוליטית האחרונה, שאני מאוד מאוד מקווה שתהיה ממשלה שתוכל להחליף, אבל גם אם לא, זה בכלל לא משנה. ללא קשר למציאות הפוליטית, זה דבר שכל נבחר ונבחרת ציבור צריך לדעת, לעמוד נגדו, להתריע נגדו ולא לאפשר שהתרבות הפוליטית והחברתית שלנו תתנהל באווירת האיומים, השנאה וההסתה המחרידה והדוחה הזאת.

בהחלט מצטרף לדברים שראוי להימנע מביטויים אלימים, ובוודאי מכל אלימות. אני רק רוצה לומר לך, חברת הכנסת זנדברג, שהדבר הזה לצערי קיים בכל קצווי הקשת הפוליטית.

אי-אפשר להגיד "לא, לא". אני חושב שההתבטאויות כלפי ראש הממשלה הן אלימות ומסיתות ופוגעניות,

ברמה שלא ידענו כמותה, ואני אומר לך את האמת, גם לגביי באופן אישי, לצערי, בכל פעם שאני מבקר את מערכת המשפט יש אמירות שאני לא חושב שאת היית, לא כאלה,

האמיני לי, לא פחות. האמיני לי, לא פחות גרועות. והדבר הזה הוא חמור במיוחד, כי את יודעת שראשי מערכת המשפט, גם הם מבקרים את הדברים שלי במילים כאלה שכנראה יוצרות, מערכת המשפט, קרקע גם לזה. ואני מציע לכולנו, לכולנו, לא במילים כאלה.

אני מציע לכולנו, לכולנו, לשמור,

ביקורת, ושמעתי גם היום ביקורת, אני מציע לכולנו,

אני מציע לכולנו לא רק לגנות כל אלימות וכל הסתה, אלא גם לעשות הכול כדי שזה לא יקרה מצד אחד, ומצד שני כן להקפיד, לכבודו מותר לדבר כך על שופטי העליון, חבר הכנסת קריב. ומצד שני כן להקפיד שגם אפשר יהיה בכל אופן לקיים שיח ביקורתי. לא כל ביקורת היא משהו שצריך לסתום את פיו של מי שאומר אותה. זה הצד השני של העניין, וזה האיזון שצריך, בעיניי לפחות, לשמור עליו.

עמד פה חבר הכנסת אבי מעוז וביטל, אמר שלא קיימים טרנסג'נדרים. עליו לא אמרת מילה. הוא ביטל את קיומם הפיזי של עשרות אלפי אזרחים בישראל.

מכובדי, ושאף אחד לא יבוא אליי בטענות, בשני היבטים: האחד, במקרה הייתי צריך לברר משהו עם המזכירה, ולכן לא שמעתי, אולי טוב שכך. נדמה לי שגם ראית שלא שמעתי, שנית, אני חושב שיש הבדל גדול. אני לא צנזור ולא שום דבר. אני חושב ואני אומר: הקריאה של חברת הכנסת זנדברג היא בעיניי קריאה שאיננה פוליטית, היא קריאה שהיא נכונה לכל הבית, היא חשובה בכל עת, היא חשובה במיוחד בעת הזאת, ואני חושב שהיא צריכה להדהד לכל רוחב הקשת הפוליטית. אני חושב שגם על זה כולם כאן מסכימים. אף אחד לא רוצה,

אנשים הם אנשים, וקיומם של אנשים הוא לא עניין פוליטי, הוא עניין אנושי. אלה דברים שחותרים תחת, אני לא חושב שזה נכון שאני אעיר לכל חבר כנסת על דבריו, גם אם אני לא מסכים איתם או גם אם אני חושב אחרת ממנו, ואני משתדל עד כמה שאפשר לא לעשות את זה. אוקיי. אני חושב שבמקרה הזה מדובר בקריאה שיש לה חשיבות מבחינה מוסדית, מבחינת הכנסת, ומצאתי לנכון לומר את הדברים. חבר הכנסת משה אבוטבול, אוה, חבר הכנסת קריב,

היום התרשלת בלוודא שחבר הכנסת אבוטבול יהיה כאן. איך אתה תהיה לבד היום? לא

אבל אתה מתמיד. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אף הוא איננו כאן. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אתה אומר, הטלתי עליך אחריות לא לך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לקרוא עדות: בסביבות השעה 01:00 פתחתי את הדלת וראיתי ג'יפ צבאי עומד על דרך העפר שמעל ביתי, קבוצה גדולה של מתנחלים זורקים אבנים על הבית. אמרתי לצבא: המתנחלים זורקים אבנים על הבית,

החיילים אמרו: היכנס הביתה. אם לא תיכנס, נירה בך. כולם היו רעולי פנים, צעירים בני 16, 17. עם המתנחלים הגיע רכז הביטחון של יצהר,

ראיתי אותו עם החיילים. הם נתנו לו להסתובב עם כלי הרכב בשכונה, איזה סיפור, ולי לא נתנו לצאת מהבית. חבר הכנסת בן גביר, תכף יגיע תורך, תוכל להתייחס. אל תפריע. סיפורי בדיוק לפני רגע הסברתי שאנחנו לא צנזורים כאן. כל אחד רשאי לומר את דעתו ולספר את סיפורו. הציבור ישפוט. שמע, אני לא שם ולא ראיתי בתקנון שאסור לספר, לא מדע בדיוני וגם לא דברים אמיתיים. כל אחד יאמר את מה שעל ליבו.

מאוד פחדנו. העברתי את כל המשפחה לחדר האורחים, שם אין חלונות. מה עשה הצבא? ירה רימוני הלם נגד התושבים שבאו לעזור לנו ולא עצר את המתנחלים. גם אני באופן אישי, אדוני היושב-ראש, נזרקו לעברי רימוני הלם על ידי המשטרה בשבועות האחרונים כמה פעמים במדיניות הזאת של לזרוק רימונים על מפגינים. העדות הזאת מהכפר מדמא היא חלק מדוח חדש של עמותת יש דין. בעקבות התיעוד הוגשו 60 תלונות, הסתיימו 38 חקירות, אבל לא הוגש אפילו כתב אישום אחד. רק לפני שבועיים ראינו אוטובוסים מיצהר עמוסים בחמושים נכנסים לערים המעורבות. ח"כים מהמשכן ליבו שנאה ואלימות לאומנית, בעוד אחרים פעלו באדישות והתפלאו שהאלימות גואה, במפתיע. כך נראה הכיבוש. הכיבוש נכנס לכל בית, מייצר לאומנות ומוביל לאלימות. בשטחים וגם בתוך ישראל הוא מביא לאלימות. בסוף השבוע נציין 54 שנים לתחילתו של הכיבוש. אולי הגיע הזמן לסיים אותו. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, איננו, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן, ובימים האחרונים בתקשורת, על אותה תמונה של נפתלי בנט עטוי בכאפיה. כבר אומר, לא אהבתי, מאוד לא אהבתי את התמונה הזאת.

היועץ המשפטי לממשלה קבע שתמונות מהסוג הזה הן תמונות חוקיות ואין בהן דופי,

לא אהבתי את הסגנון. גם לא אהבתי את כל האמירות סביבו, ובהחלט הסגנון צריך להתמתן. נכון, אגב, בנט שיקר, בנט הונה את בוחריו, וחופש הביטוי הוא ציפור נפשה של הדמוקרטיה. מותר לומר שבנט שיקר. ועדיין, אני קורא לכולם: תהיו מתונים בדברים שלכם. אבל איפה הבעיה, אדוני? שכשבאמת יש הסתה, זה לא מעניין אותם. לפני שבוע הייתי בפאנל של ערוץ 20 בכיכר הבימה, בריונים, נכון שהם הולכים לקונצרטים, נכון שהם נראים מפונפנים, אבל בריונים, נכנסו לתוך השידור, חתכו את הקווים, איימו, תקפו, עשו נזק, והשיא: אחת מהגברברות, שנראית מהוגנת למדי, הלכה בדיוק לקונצרט של הפילהרמונית, היא אומרת לי: בן גביר, חבל שבאושוויץ לא גמרו אותך.

איפה אתם? איפה אתם, אנשי השמאל, שצועקים: הסתה, הסתה? איפה אתם, שאומרים: מילים יכולות להרוג? איפה אתם? למה אתם לא משמיעים קול? אתם לא משמיעים קול כי אתם צבועים, כי אתם מתחסדים, כי אתם דו-פרצופיים, כי מבחינתם הדם שלי, איתמר בן גביר, ולא רק שלי אלא של חצי מהחברים כאן, בבית הזה, ושל בנימין נתניהו ושל יאיר נתניהו ושרה נתניהו, זה בסדר, מותר להסית, אבל כשאומרים משהו, משהו מהצד השני, זה הסתה, זה המרדה.

הקוזק הנגזל, פסטיבל, פסטיבל של צביעות. קראו לי לחזור לאושוויץ. קראו לי לחזור לאושוויץ. למה אתה לא דיברת?

למה לא שמעתי את הקול שלך?

קוראים לחברי כנסת: חבל שלא גמרו אותך באושוויץ.

למה לא צעקת? למה לא בכית? כי אתה צבוע. ואתה גזען ואלים. אדוני היושב-ראש, עשר דקות, היום אנחנו בגישה ליברלית. ראית שלא, בכל זאת, יש משפחות, לא נעים. אנחנו נענה לך, אבל באה משפחה, אנחנו מכבדים אותה. ראית שלא הצבתי שעון לאף אחד. אנחנו מכבדים אותה. אנחנו לא נענה. הזמן זה,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אף הוא איננו, חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, איננה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

מוותר.

דבר ראשון, אני רוצה להתייחס לדבריו של אבי מעוז. אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שלמישהו מאיתנו יש מנדט על הדת, על דברי אלוהים, על פירושם. כאישה מאמינה אני אומרת שאלוהים הוא של כולם, כולנו יציר כפיו, ואי-אפשר כשנוח להגיד שנסמכים על דבריו וכשלא נוח לוקחים פרשנות. אני שואלת אותו: מי שמך? ונעבור למה שרציתי לומר. בתקופה מורכבת זו מנהיגים נדרשים לראות את הפצעים שיש בעם, לטפל בהם,

לשקם, לראות את האזרחים, לראות אותם במרכז ולמענם לפעול. אז אני בחרתי בימים טרופים אלה, שחלקם הוזכרו קודם,

ואני מקדישה אותו לאותם ראשי מפלגות ואנשים שצריכים לעמוד בלחץ, מגוש השינוי, ואני מקדישה אותו בראש ובראשונה לראש המפלגה שלי, יאיר לפיד. מדבריו של אהוד מנור: "ואני ראיתי ברוש / שניצב בתוך שדה מול פני השמש / בחמסין, בקרה, אל מול פני הסערה. // על צידו נטה הברוש / לא נשבר, את צמרתו הרכין עד עשב / והינה, מול הים / קם הברוש ירוק ורם.

לבדו / מול אש ומים / הינה ברוש, לבדו / עד השמיים. / ברוש, לבדו איתן / לו רק ניתן ואלמד / את דרכו של עץ אחד." ממליצה לכולם לחיות ברוח השיר הזה. תודה.

חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת אלעזר שטרן, איננו. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, זו הפעם השלישית שתושבי הכפר א-זיאדנה, צפונית לרהט, מפגינים על כביש 264, שמחבר בין בית קמה למשמר הנגב. הכביש הזה, עבדנו קשה וביקשנו לשדרג אותו, כי הוא כביש דמים, היו כמה תאונות קטלניות. זה כביש שעובר בצומת בין רהט לבין קיבוץ שובל, מערבית לרהט. אבל א-זיאדנה זה כפר ושבט ששם עשרות שנים, ותמיד הייתה כניסה לשבט הזה. מצער מאוד שמשרד התחבורה מצא לנכון להקים את הכביש ולהתעלם מאלפי אנשים שגרים ליד הכביש ומאז ומעולם הם השתמשו בכניסה ליישוב הזה. אני קורא מכאן לשרת התחבורה לפעול מייד לפתוח כביש גישה לתושבים שם. הם לא ירפו וגם אנחנו לא נרפה מהמאבק עד שהכביש יחזור על כנו. כן לבטיחות בכביש, אבל כן לשירות התושבים.

חבר הכנסת עמיחי שיקלי,

חבר הכנסת אופיר סופר,

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני תכננתי לנצל את הדקה על מנת להזכיר שהיום,

לדאבון ליבנו, חלק ראשון ממשפחות אסון מירון מציינות את יום השלושים, ולדבר על כך שהעובדה שטרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האסון האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל היא חרפה וחילול זכרם של קורבנות האסון. ביקשתי ורציתי לדבר על כך שהעובדה שדווקא מנהיגי הציבור ונבחרי הציבור שמייצגים את הקהל שבקרבו נמצאות אותן משפחות שכולות, העובדה הזאת רק מוסיפה על החרפה. אבל אחרי ששמעתי את סיום דבריו של חבר הכנסת מעוז שמתי בצד את הדברים, ואני מבקש לומר רק את זאת, לא על כל התבטאות אומללה של חבר הכנסת מעוז ראוי להגיב, אבל כאשר מדובר על דיני נפשות, חייבים להגיב: במדינת ישראל ישנם צעירים וצעירות שעוסקים או מתחבטים בשאלת זהותם המגדרית. הצעירים והצעירות הללו נמצאים לעיתים תחת סכנת חיים. הדברים של חבר הכנסת אבי מעוז הם בגדר התרת דם. אנחנו חייבים מכאן, מהבית הזה, להעביר לאותם צעירים וצעירות מסר של תמיכה, מסר של עידוד, מסר של הגנה, ולהתייצב בעוז, ואני מקווה שהדבר לא יהיה רק מצידו השמאלי של הבית הזה, להתייצב בעוז נגד דברי השנאה הללו. ואם אדוני היושב-ראש דיבר על דברי הסתה בהתייחסו לדבריה החשובים של חברת הכנסת זנדברג, אז הדברים צריכים להיאמר לא רק ביחס לנבחרי ונבחרות ציבור, אלא בראש ובראשונה על הצעירים ולצעירות שאבי מעוז בוחר להתיר את דמם.

חברת הכנסת שרן השכל, איננה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

לא התכוונתי לדבר על זה, אבל אני רואה פה את שר הבריאות. כבוד שר הבריאות יולי אדלשטיין, אתה שומע? הוא לא איתנו, הוא בשיחה.

השר אדלשטיין, השר אדלשטיין,

השר, השר אדלשטיין, חברת הכנסת כהן מבקשת לומר לך משהו.

כבוד שר הבריאות, אני רוצה לציין שהיום זה יום סמלי, כי היום אנחנו סוגרים את מערך מגן אבות ואימהות, שזה המערך שטיפל בהתפרצויות הקורונה בבתי האבות. עברנו שנה קשה, אז צריך לרגע קטן גם לשמוח על שאנחנו יכולים לסגור את המערך הזה והמגפה הזאת מאחורינו. זו הזדמנות לומר תודה לכל מי שעבד, וגם לך, שר הבריאות. אני רוצה להקדיש את הדברים שלי לנושא אחר, חשוב וכאוב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בסוף חודש יוני בעצם כל העובדים הזרים שנתנו להם אישור להישאר בזמן הקורונה בארץ, שעובדים בתחום הסיעוד, הולכים להיות מגורשים. מדובר באלפי עובדים שמעניקים שירות סיעודי חיוני ביותר לחולים סיעודיים, ואין להם תחליף. יש עדיין מדינות שמהן אי-אפשר לקלוט עובדים. זה שם גם את החולים וגם את המשפחות שלהם במצב שהוא בלתי אפשרי, כי פשוט לא יהיה מי שיאכיל,

יקלח את האנשים האלה, ואז שמים את המשפחות במצב שאו שהם יהיו עבריינים ויעסיקו עובד בצורה בלתי חוקית, או שהם פשוט יפרשו מהעבודות שלהם כדי לטפל בהורים או בסבים שלהם. זה כמובן דבר שמחייב טיפול דחוף ביותר. גם אני לא בעד להציף את מדינת ישראל בעובדים זרים, גם אני בעד לתת לישראלים העדפה בשוק התעסוקה, אבל בואו נאמר את האמת ולא נתייפייף: ישראלים לא מעוניינים כל כך לעבוד בתחום הסיעוד, בטח לא כשמדובר בלטפל באנשים 24/7, סביב השעון. אם אנחנו לא נמצא פתרון ונאריך את השהות של העובדים האלה, אנחנו נשים את אותן משפחות במצב של גיהינום יום-יומי. אז אני מבקשת מחברי הממשלה, אני פניתי בנושא הזה גם לשר הפנים, למצוא פתרון מהר. גם ככה יש מחסור אדיר בעובדים סיעודיים במדינת ישראל, על פי הנתונים שנחשפו בדיוני ועדת הפנים בכנסת, מדובר על בין 15,000 ל-20,000 עובדים שחסרים כבר עכשיו.

אל תיקחו לאותם מבוגרים, לאותם קשישים, את האנשים שמטפלים בהם, שהם התרגלו אליהם. הם זקוקים להם כמו אוויר לנשימה.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

מפני התוצאות הקשות שעלולות להיות למתקפת ההסתה שאנחנו רואים בימים האחרונים על רקע הניסיונות שלנו להקים ממשלה חדשה. מה שקורה ברשתות, מה שקורה ברחובות, מה שקורה בווטסאפים ובטלפונים, הוא בפירוש איומים ברצח בדרגה החמורה ביותר. שנים אנחנו בשמאל אכלנו את הרפש הזה: בוגדים, עוכרי ישראל, תומכי טרור, אויבים וכל המחמאות האחרות, עכשיו גם אנשי ימין שהעזו, העזו, לפקפק בשלטונו הנצחי של הנאשם מבלפור, עכשיו גם הם סופגים את זה, במנות גדושות. אני קורא מכאן לשב"כ ולמשטרה להתייחס לכל איום ברצינות. הטונים, הלהט, השנאה שממש ככה קורנת מהאיומים האלה, שפשוט מציפים את הרשת בכמות עצומה, עלולים לגרום לכך שזה חס וחלילה ייגמר בדם. אסור לנו אסור לנו, לאפשר דבר כזה. הקמת ממשלה בישראל היא עניין לגיטימי. החלפת שלטון בישראל היא עניין לגיטימי. זה מתחייב מהדמוקרטיה. אפשר להתווכח, אפשר שיהיו חילוקי דעות, אפשר אפילו להתווכח בלהט, אבל לאיים ברצח, במוות, באונס, בשרפה, בכל הדברים שמוטחים עכשיו בכמויות סיטונאיות, זה קו אדום. לצערי כבר היו לנו במדינה תקדימים להסתה נוראה שהובילה לדם, ואסור שזה יקרה עכשיו. לכן אני קורא לגורמים הרלוונטיים, ובראשם המשטרה וגם השב"כ, להיות ערניים ולהתייחס לכל איום כזה ברצינות המרבית.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת ינון אזולאי, איננו, חבר הכנסת מאזן גנאים,

חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת יבגני סובה, איננו, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת ניר אורבך,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. היום הייתי בבית המשפט בפתח תקווה, לשם הובא מוחמד חאג' יחיא, בן 14, בכיתה ט' בבית הספר א-נג'אח. בכתב האישום מופיע שהוא היה בהפגנה; לא כתוב שתיעדו אותו זורק אבן, אבל אמרו שהוא היה באירוע של, כינו את זה התפרעות, זריקת אבנים. הוא היה במעצר בית עד תום ההליכים, ילד בן 14, עד תום ההליכים, עם חבורות בצד ימין של הפנים מזמן המעצר, כאשר מצלמת הגוף של השוטר עוותה באופן פלא כל השוטרים ללא מצלמת גוף, עם טראומה ממשית. ילד בן 14, אני חוזר. אבל הוא ילד ערבי. מצד שני, מנהל בית ספר יהודי שתועד זורק אבן,

זורק אבן ברעננה, עדיין הוא מנהל את בית הספר, הוא לא במעצר עד תום ההליכים, הוא לא במעצר בית. יש רק סיבה אחת לדבר הזה: כי מוחמד

ומנהל בית הספר הוא יהודי, והוא יהודי דתי.

מה ההסבר להתעללות הזאת בילד בן 14? עכשיו, אני מבין שהמשטרה אלימה, אבל למה הפרקליטות לאורך כל המדינה וכל הארץ מבקשת מעצר עד תום ההליכים גם נגד ילדים קטינים, גם נגד עצירים, גם נגד סטודנטים, בהאשמה, שמעתי סעיף חדש: אירוע בצוותא.

היום שמעתי בבית המשפט: אירוע בצוותא, ה"בצוותא" הזה חזר בכתבי אישום, אחד אחרי השני, כי הוא היה עם אחרים. מישהו החליט להעניש באופן קולקטיבי, להחמיר, להתנהג באופן אלים עם ילדים. ואפרופו ילדים, אדוני היושב-ראש, אתה יודע ערבית, ג'וואד עבאסי גם הוא ילד, ילד פלסטיני בן 15 מראס אל-עמוד. הוא היה על אופנוע, אופנוע של ילדים, והניף עלם פלסטין, דגל פלסטין. פתאום מתנפלים עליו חמישה-שישה שוטרים, שוטרי מג"ב, מכסחים לו את הצורה, דרסו אותו כי הוא הניף דגל פלסטין באל-קודס. ילד בן 15. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש:

לשדוד אדמה,

לגנוב מולדת,

לקחת את הדגל מידיו של ג'וואד או לגנוב את הדגל ואפשר לדרוס את ג'וואד, אבל בחיים אי-אפשר לבטל שאיפות של עם, לא על ידי גנבת דגל ולא על ידי גנבת אדמה. ואני בטוח, ובזה אני מסיים, כי אתה מבין ערבית, שג'וואד באותו רגע אמר את המשפט הזה: (אומר בערבית: נישאר כאן כדי שהכאב ייעלם. נחיה פה, והמנגינות יהיו שמחות, מולדתי שלי.) חברת הכנסת עדית סילמן,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו, חבר הכנסת יעקב מרגי, איננו. חבר הכנסת רון כץ,

מהצילומים פה אני רואה שאנחנו הולכים להתפזר, שכל אחד רוצה מזכרת. זה מדאיג מאוד, מדאיג מאוד. לא הצטלמתי, אולי זה סימן טוב. יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, לפני כחודש פניתי בשאילתה לשר החינוך בנושא ועדות חריגים לילדים שנולדו אחרי 31 בדצמבר. בעבר היה נוהג שילד שראו שהוא מוכן לגן הילדים, הייתה מתכנסת ועדה במשרד החינוך, והם היו מחליטים אם אכן הוא מוכן לגן עירייה או שהוא צריך להישאר עוד שנה במעון הפרטי. קיבלתי את תשובת משרד החינוך, ואני רוצה להאמין ששר החינוך פשוט לא ראה את המסמך הזה שהוא חתום עליו, כי מדובר בתשובה לקונית לחלוטין שאומרת שיש חוק חינוך חובה, ומכיוון שיש חוק חינוך חובה אז לא נתייחס לחריגי גיל, מאיזושהי סיבה של יצירת שוויון בין כל הילדים שנמצאים במדינת ישראל, ופשוט נבטל את מי שכן צריך לעלות לגן עירייה. אנחנו מדברים על ילדים שמוכנים רגשית, אנחנו מדברים על ילדים שאובחנו, שמבקשים שהם יעלו. פשוט קובעים שכל הילדים ייפגעו, כל השנתון הזה, גם אם נולדו יום לפני או יומיים לפני או שבוע לפני, כי במשרד החינוך לא רוצים לקיים את אותה ועדה. אז אני שוב מעלה את הנושא, ושוב פונה למשרד החינוך, ואני, אולי בתמימותי, פונה גם שוב לשר החינוך, שאולי לא שם לב לרזי הפנייה ולא מבין את המשמעות של הדברים: יש אלפי ילדים שממתינים שמישהו במשרד החינוך יכנס את אותה ועדה שכונסה עד לפני שנתיים וייתן להם אישור לעלות לגני עירייה. לא מדובר באיזו גחמה של ההורים שרוצים לחסוך את המעון הפרטי או כל דבר אחר, מדובר על ילדים שבשלים מבחינה פדגוגית, בשלים מבחינה נפשית, ומבקשים את אותו אישור, סך הכול לעלות לגן עירייה. ומפה אני שוב קורא גם למנכ"ל משרד החינוך ולמנהלי המחוזות: קחו יוזמה ותצילו דור שלם של ילדים שהחטא היחיד שלהם זה שהם נולדו יום או יומיים לפני התאריך.

תודה רבה. אם כן, עד כאן פרק נאומים בני דקה. מכאן, בשמחה, בהתרגשות ובכבוד אני מזמין את חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי לשאת את נאום הבכורה. בבקשה. ובבקשה, שם, מאחור, אנא, נאום בכורה. נאום בכורה, אנא שבו.

לשמור על השקט. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי וחברותיי למשכן, חבריי לסיעה ניצן, תמי, יאיר, אבו כאמל ומוסי, בסם אללה א-רחמאן א-רחים, (אומרת בערבית: "קרא בשם ריבונך

אשר לימד בקולמוס, לימד את האדם את אשר לא יָדע". אמת דיבר אללה הכביר.) זהו הפסוק הראשון בקוראן שהנביא מוחמד קיבל מאלוהים. זהו הפסוק שבו אללה מצווה עלינו את הציווי הראשון: לקרוא בשם אלוהיך.

זו המילה הראשונה בקוראן: "אקרא באסמי רביכה". אני ג'ידא, הבת של אחמד ונג'את. אני אשתו של כמאל ואימא של עדן ופארס. אני עומדת מעל הדוכן הזה ביראה, ביראת כבוד כלפי התפקיד והשליחות של להיות חברת כנסת. אני עומדת כאן ומקבלת עליי את התפקיד לא רק כג'ידא, אדם פרטי, אלא גם כג'ידא הפלסטינית, אזרחית מדינת ישראל. משפחתי נמצאת כאן כבר מאות שנים. איבדנו כמעט כל מה שהיה לנו ב-48'. זכר הנכבה חקוק אצלי ואצל ילדיי.

יחד עם משפחתו, להיות בלילה אחד לפליטים בלבנון. סבא וסבתא שלי, למרות האסון שהומט על עמנו, בנו את חייהם מחדש. אבא שלי, למרות המשטר הצבאי שהוחל על כל האזרחים הערבים במשך שני עשורים, הצליח להיות אחד הרופאים המובילים בנצרת, בזכות ולא בחסד. אימא שלי גידלה ילדים ומשפחה למופת ולימדה אותנו את המילים

אבל אני לא חיה רק את העבר ואינני קורבן. אני עומדת כאן היום כשווה בין שווים, ואני יודעת שחלק חשוב מהתפקיד שלי הוא לקדם שלום בין העם שלי למדינה שלי, וחלק חשוב מהתפקיד שלי הוא גם לקדם שותפות אמת בין האזרחים הפלסטינים במדינה לאזרחים היהודים במדינה. אני עומדת כאן ומקבלת עליי את התפקיד לא רק כג'ידא, אדם פרטי, אלא גם כג'ידא האישה. אני אחת מבין מעטות מדי שזוכות להיקרא חברות כנסת בבית הנבחרים של מדינת ישראל, אישה שהחלומות שלה והדאגות שלה דומים בהרבה מובנים לאלו של אישה חרדית בבני ברק. אני אישה שנלחמת ומשלמת מחירים כבדים, מחירים שגם נשים יהודיות, מסורתיות או חילוניות, מירוחם ומחדרה, וגם נשים ערביות מאום אל-פחם, מרהט ומנצרת משלמות. אני עומדת כאן מעל הדוכן הזה ומישירה מבט אל כל הנשים, ובעיקר אל הצעירות, ואומרת לכן: שווה להילחם את המלחמות הללו, שווה לשלם את המחירים הללו כדי לעמוד כאן. מגיע לנו לעמוד כאן. מגיע לנו להבין שגם אנחנו הנשים בעלות הבית כאן. אני עומדת כאן ומקבלת עליי את התפקיד לא רק כג'ידא, אדם פרטי, אלא גם כג'ידא הערבייה אזרחית ישראל. היום שבו החלטתי להיכנס לתוך המערכת הציבורית, לפני 20 שנה, היה היום שבו ראיתי במרחק של כמה צעדים מהבית שלי קטטה בין חבורת צעירים, ומול העיניים שלי אחד מהם מוציא סכין ודוקר למוות צעיר אחר. האלימות והפשיעה בתוך היישובים הערביים היא מציאות שאפשר וצריך לעצור בפעולה ממשלתית מודעת, מתוקצבת וחד-משמעית. הגיע הזמן לשים לאדישות הזאת, שמחירה חיי אדם,

דווקא מתוך המקום שלי כאישה ערבייה, פלסטינית, אזרחית המדינה, אני רוצה לקחת חלק בבניית דמותה העתידית של המדינה. דווקא מתוך המאבק שלי באפליה, בגזענות, בהסתה ובשיסוי, אני רוצה להתמקד בשותפות אמת שתהיה תוצאה של אזרחות שווה. כשאני רואה צעיר ערבי מאום אל-פחם משתתף בהפגנה בתל אביב נגד הכיבוש, אני רוצה שהוא ישתתף לא רק מתוך המחויבות הלאומית שלו כלפי העם הפלסטיני אלא גם מתוך המחויבות האזרחית שלו, כאזרח שווה שנלחם על דמותה של המדינה. החודש שעבר היה חודש של שבר, שבר גדול, בין הערבים ליהודים במדינה, שבר גדול גם בין האזרחים הערבים למוסדות המדינה,

מערכת המשפט והתקשורת. אני מאמינה ששבר גדול זה הוא בר-תיקון. אני מאמינה שהוא בר-תיקון בעיקר בגלל שיש כוחות רבים מדי ששואפים לעתיד שפוי, שוויוני וצודק. שבר זה הוא בר-תיקון גם בגלל שקם דור חדש בציבוריות הערבית שרוצה להשפיע מבפנים, רוצה להשפיע על מעגלי קבלת ההחלטות הכלכליים, החברתיים, התרבותיים ואפילו הפוליטיים במדינה. וזה הזמן לומר משהו על המונח "פוליטיקת זהויות". הפוליטיקה הישראלית היום נשענת במידה רבה מדי על פוליטיקת זהויות במידה רבה מדי מפלגות שמייצגות ציבור ספציפי מדי, משרתות ציבור ספציפי מדי או מורכבות מציבור אחד. הקול שלי, ולא רק הקול שלי, נשמע במובנים רבים בזכות פוליטיקת הזהויות. אבל היום, במציאות הנוכחית שלנו, פוליטיקת זהויות כבר איננה מספיקה. היא אולי קומה ראשונה, נחוצה, הכרחית, אבל היא לא מספיקה. היא לא מספיקה כדי למתן את ההסתה, השיסוי, הציניות וההשפלה ששולטים כבר זמן רב מדי במערכת הפוליטית במדינה, והיא בוודאי לא מספיקה כדי לייצר מציאות חדשה. מציאות חדשה תיבנה רק מתוך התעקשות על ערכים גם בפוליטיקה, ערכים של צדק, של סולידריות, של שוויון ושל כבוד הדדי. בין הימין הליברלי לבין העמדות שלי כאשת שמאל יש תהום, אבל עד שנות השמונים מי שהתהלך עם מחשבות גזעניות ופשיסטיות היה צריך לשמור אותן טוב-טוב לעצמו. היום, להיות גזען פשיסט זה הבון-טון, והוא נמצא גם כאן, בתוך משכנה של הדמוקרטיה הישראלית. כדי להילחם בו וכדי להפוך את המציאות שלנו למציאות ערכית יותר, אנחנו חייבים להפסיק להיות רק שליחים של פוליטיקת הזהויות שלנו. זה פשוט לא יעבוד. אם פוליטיקת הזהויות הייתה עבור רבים מאיתנו קומה ראשונה לבניית שותפות, הגיע הזמן לבניית קומה השנייה, שותפות פוליטית על בסיס סולידריות אזרחית,

גם בנושאים קשים כמו חלוקה צודקת של משאבים, כולל קרקעות מדינה. זה התפקיד של יושבי ויושבות הבית הזה, לעשות את תפקידנו מתוך הסתכלות כלל-אזרחית. זו יכולה להיות רוחה של הכנסת, של בית הנבחרים הזה. בהתאם לרוח הזאת, לשליחות הציבורית שלי יהיו שתי רגליים איתנות: אחת נטועה עמוק בדאגה לחברה הערבית שממנה צמחתי ובתוכה אני חיה, חברה שנאבקת באפליה מובנית רבת-שנים של מוסדות הממשלה, מדיניות ממשלתית המעדיפה בנייה בלתי חוקית על פני תכנון ובנייה חוקיים והרחבת יישובים. אני באה מחברה שיש מעליה לא תקרת זכוכית, תקרת בטון חברתית-כלכלית. אבל זוהי חברה שרוצה אזרחות שווה, שמגיעה לה בזכות ולא בחסד מעצם היותנו אזרחים ואזרחיות, ללא דרישות בלתי פוסקות להצהרת נאמנות למדינה, אזרחות שווה שתבוא לידי ביטוי באיכות החינוך, בנגישות של בריאות, של תחבורה ציבורית, תעסוקה איכותית ופשוט איכות חיים, שווה בשווה ובגובה העיניים. הרגל השנייה של עשייתי הפרלמנטרית תהיה רגל כלל-ישראלית, ותתמקד בפיתוח הכלכלי בפריפריה באשר היא, בקידום רשויות מקומיות ובפרט בהסדרת יחסי הכוח והסמכויות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, אני באה משם, וגם תתמקד בתעסוקת נשים, כל הנשים, יהודיות וערביות, תעסוקת נשים, כל הנשים, גם אקדמאיות וגם קופאיות בסופר. אני עומדת מעל הדוכן הזה ביראה, ביראת כבוד כלפי התפקיד הזה. אני בוחנת את המציאות שעליה אני מבקשת להשפיע. אני מאמינה באופן עמוק ומוחלט שיש לנו, כולנו ביחד, את הכוח לשנות מציאות זו. אני מאמינה שאנחנו יכולים ויכולות להציע רוח אחרת, רוח של סולידריות כלל-אזרחית, רוח של אזרחות שווה שיש בה דאגה לכל האנשים בתוך המקום הזה, רוח שיש בה אחריות של כולם כלפי כולם. זה התפקיד שלנו, ובשביל זה אני כאן.

תודה רבה לחברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, והמון המון הצלחה בשליחותך כאן בכנסת. לאחר הברכות האישיות אני אזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ לברך. ברכות. בהצלחה.

נאפשר עוד דקה ככה, שיסתיימו הברכות. חברות וחברי הכנסת, אנא,

כדי שנוכל לשמוע את דברי הברכה של חבר הכנסת הורוביץ. אנא, אם אפשר לשבת. חבר הכנסת רון

כחלק מהזהות המפלגתית והאידיאולוגית שלנו. ומהו אותו שמאל שעליו אני מדבר? מה הוא מייצג, אפרופו הנאום היפה שלך? השמאל שלנו זה שמאל שמאמין באחריות של המדינה לאזרחיה, השמאל שלנו זה שמאל שפועל ומקדם שוויון בין כלל אזרחי המדינה ללא הבדלי דת, גזע, מגדר, זה שמאל שמאמין ופועל לשמירה על הדמוקרטיה, למאבק בשחיתות, לסיום הכיבוש ולשלום עם שכנינו.

כל אלה ועוד הם מהערכים שלנו בשמאל, במרצ. כשאני מדבר על ערכי השמאל שמרצ מייצגת, אני חושב שאין דוגמה טובה יותר לכך ממך, חברת הכנסת החדשה שלנו, חברתי ג'ידא רינאוי זועבי, קודם כול בזכות הרקע שלך: את נולדת בפריפריה הצפונית, בנצרת, הגעת להיות אחת מ-120 נבחרות ונבחרי הציבור בבית הזה. ומי שקצת מכיר אותך ואת ההיסטוריה שלך לא צריך להיות מופתע בכלל, הרי את רוב חייך הבוגרים הקדשת לעבודה ציבורית: מרכז אינג'אז שייסדת, שפועל לקידום הרשויות המקומיות הערביות, היה מנוע מרכזי בעיצוב העברת החלטת הממשלה 922, שעניינה פיתוח והשקעה כלכלית בחברה הערבית וביישובים הערביים. אגב, זו החלטת ממשלה שתוקפה הסתיים בסוף 2020, ויש לנו עכשיו אתגר גדול לפעול לחדש אותה לכמה שנים נוספות, הפעילות שלך בחבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית ובוועד המנהל של מכללת רופין, הפעילות שלך בוועדה הבין-משרדית שטיפלה בסוגיית גיל הפרישה לנשים ובוועדה להנגשת זכויות סוציאליות במשרד המשפטים.

הפעילות שלך כחברה בשולחן העגול של משרד ראש הממשלה למוכנות חירום, חברה במועצת המנהלים של קרן מרים למאבק בסרטן, מנטורית בתוכנית הסטודנטים של שגרירי רוטשילד.

לא סתם בשנת 2018 מגזין פורבס ישראל בחר בך כאחת מ-50 הנשים המובילות במשק הישראלי. זאת אומרת, את כבר שנים רבות בעצם שליחת ציבור שפועלת למען הציבור, וכעת הציבור זכה שתפעלי למענו כאן, מבית הנבחרים של ישראל. כמו שציינת, ג'ידא, עברנו בחודשים האחרונים תקופה לא פשוטה בכלל, וזאת בלשון המעטה, בכל מה שקשור ליחסי ערבים ויהודים במדינה. אנחנו במרצ מאמינים בשותפות יהודית-ערבית, הבטחנו בקמפיין הבחירות רשימה ושותפות יהודית-ערבית וקיימנו, ומי שמסתכל על רשימת מרצ בכנסת הזאת רואה ששליש מהרשימה שלנו הם נציגי ציבור מעולים מהחברה הערבית. מעבר לזה, ג'ידא, את מצטרפת לרשימה ארוכה, מאוד מכובדת, של חברות כנסת שכיהנו מטעם מרצ במשכן הזה ועשו ועושות רבות למען קידום זכויות נשים וקידום זכויות אדם ואזרח בכלל בחברה הישראלית. ברור לי שכמי שעוסקת שנים רבות בקידום נשים וסיוע לנשים בחברה הערבית ובכלל, זה יהיה עבורך רק דבר טבעי להמשיך בפעילות הזאת גם כאן בכנסת. האתגרים שניצבים בפנינו בתקופה הקרובה גדולים. אתם יודעים שאנחנו בימים האלה בעיצומם של המגעים להקמת ממשלה חדשה, ואני מקווה שזה יקרה ממש ממש תכף, ובמסגרת הזאת יש לנו כל כך הרבה מה לעשות כדי לצמצם פערים ולהבטיח שוויון הזדמנויות וזכויות לכלל האזרחים, יהודים וערבים וחילונים ודתיים, נשים וגברים, כולם אזרחי המדינה וכולם שווים, שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות לכל אזרחית ואזרח, כמו שראוי וצריך שיהיה במדינה דמוקרטית מתקדמת.

שאת תהיי שליחת ציבור נאמנה בבית הזה למען צמצום פערים ולהבטחת שוויון הזכויות לכולם. וצריך להבין, ואני אומר את זה גם על רקע מה שקרה: אין ולא יהיה עתיד לארץ הזאת ללא שותפות יהודית-ערבית. פשוט צריך להבין, החיים שלנו שלובים אלה באלה, ואני רואה בך,

במי שאת, בניסיון ובפעילות שלך, גשר כזה שמחבר בין יהודים וערבים, בין אזרחים לאזרחים. אני רוצה לאחל לך הצלחה רבה. יש לך עבודה קשה ומאומצת לפנייך. כמי שככה מכיר אותך, לא הרבה, אבל מכיר אותך כבר די מקרוב, אני יודע שאת רואה בזה רק תמריץ וזריקת מוטיבציה לעשייה הרבה שאת רוצה להביא לכאן לכנסת ולכל החברה הישראלית. שיהיה בהצלחה גדולה מאוד.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ.

ברכות גדולות ואיחולי הצלחה לחברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. עד כאן, חברות וחברי הכנסת. תם סדר-היום.